בוקר טוב לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העלייה הקליטה והתפוצות, היום ה-14 ביוני 2023, כה' בסיון תשפ"ג. הנושא הוא מצב לימודי העברית באולפנים, לעולים חדשים, ישיבת מעקב מספר 12, זה כבר הפך להיות קצת מצחיק, רק לא יודע,

ישיבת עדכון, אני רוצה לדעת מה קורה, נתחיל עם משרד האוצר, בבקשה. בוקר טוב, משא ומתן מתנהל, מתקדם ואני אגיד, אני יוצא מפה לישיבת משא ומתן, אצל הממונה על השכר בעצמו, יחד עם מזכ"לית הסתדרות המורים. הסיבה ששירה לא נמצאת פה היום זה בגלל שהיא נדרשת לעשות גם הכנה מקצועית לישיבה הזאת. יש עדיין פערים,

אנחנו מאמינים שניתן יהיה בקרוב - - - מה זה קרוב? מתי שהסתדרות המורים תסכים לעמדות האוצר, סתם, אני - - - אתם תסכימו לעמדותיהם.

זה הטבע של פערים, אבל אני אגיד, אנחנו מעריכים שזה טווח זמן קרוב, אני לא יודע להגיד לך,

כל זמן שאני אשים, יהיה ניחוש בעלמא, אני מקווה שזה מדובר על שבועות בודדים, אבל אני לא יודע, אני בטח לא יודע לחזות עתידות. אני אגיד שהכיוון שאנחנו הולכים אליו שכבר יש עליו הסכמות, מדובר על תוספת שכר שהיא מאוד משמעותית לעובדים הקיימים וכמובן, כל מי שייכנס, עם שיפור, גם בשכר המנהלים בצורה משמעותית, תוספת של בעלי תפקידים, במטרה לחזק את הפעילות המקצועית של האולפנים ולחזק גם את כל מה שנוגע ל- - - אתה יכול לספר לנו על מה המחלוקת, או שאתם לא רוצים? אנחנו לא מנהלים משא ומתן בוועדה, אני אגיד שהמחלוקות, לא, בעינינו לפחות הן פתירות,

אנחנו בתפיסה שלנו לפחות, אנחנו נמצאים על המסלול הנכון. אוקי, הסתדרות.

שלום אדוני, אנחנו מבקשים להודות לך על קיום הדיון החשוב, למרות שזה דיון מעכב שהוא 12 במספר, עדיין זה דיון שהוא חשוב כדי לעקוב אחרי הנושא והנושא הזה מתקדם ואכן, אני מאשר את מה שאמר חברי ממשרד האוצר. יש התקדמות במשא ומתן, יחד עם זאת, הפערים שנוצרו, אני לא אכנס לגופו של עניין, מהם הפערים, אבל הפערים שנוצרו הם פערים פתירים ואנחנו מצפים שמשרד האוצר, לנוכח מצב החירום, יעזוב את העמדה שאני לא יודע מה מקור הסמכות בכלל, לנקוט בעמדות כאלה ויתקרב לכיוון הטבת זכויות של המורים שמלמדים באולפנים. הדבר הזה של שיפור התנאים שלהם הוא אבן אחת בשיפור השירות שניתן על ידי ממשלת ישראל, לטובת המורים. המחלקות הן על התנאים, או ענייני שכר? כי אני יודע שהייתה דרישה, אני חושב שגם מוצדקת, של היברידיות, של היכולת לשנות את השעות, כי הרבה פעמים צריך את האולפנים, לא בבוקר,

העמדה שלנו בנושא הזה היא מאוד ברורה והבענו אותה בפני משרד האוצר, מבחינתנו הנושא של שיפור התנאים של המורים הוא זה שעומד על הפרק, לא שינוי שהוא .. מאותו שיפור, עם כל הכבוד - - - לא, לא חייב לשנות - - אפשר לשנות, אנחנו פתוחים לשינויים, יחד עם זאת, המצב הוא שאנחנו מגיעים לכאן פעם אחר פעם בגלל שמשרד האוצר, לא מתקרב לכיוון של הדרישות שלנו. משרד החינוך איתנו בזום, מעוז, מה שלומך? אתם מעורבים במשא ומתן, משרד החינוך? כן, מטעמנו, נמצאת במשא ומתן, סוניה פרץ ואנשיה, החיוך הוא לא לדברים שאמרתי אני מקווה, בכל מקרה, אני רוצה לדווח לוועדה על שתי דברים מאוד משמעותיים שהתקדמו השבוע, כחלק מתוכניות המעקב של הוועדה, אז היו שתי דברים שעלו על הפרק, במקביל לנושא של השכר, השבוע סיימנו תהליך מאוד משמעותי, אחד זה נושא של מתן תעודות הסיום של העולים החדשים, מהרגע שהם סיימו את האולפן, עד הרגע שהם מקבלים את התעודה והגענו כבר להסכמה, עם מי שמסייע לנו בדבר הזה, עם הזכיין שלנו, שלכל היותר, שלושים ימים, מהרגע שהעולה סיים, עד שהוא מקבל את התעודה שלו, את האישורים שלו והדברים האלה יכתבו במהלך השבוע האחרון. שלושים ימי עבודה, או שלושים יום, מעוז? שלושים ימי עסקים, תודה על ההבהרה ושוב, זה לכל היותר זה יכול להיות גם פחות, אבל זה המקסימום שאנחנו יודעים להתחייב אליו וזה מאוד משמעותי, כי היו כבר זמנים הרבה יותר ארוכים. אגב, עשינו את זה בעזרת הטכנולוגיות המתקדמות של סריקות ממוחשבות מיוחדות בכל המחברות שזה מונע את כל השינועים של המקום, מלבודק ולהחזיר וכו' וכו', הכול נסרק היום וגם יכול להיות מעקב ובקרה אחרי כל התהליך הזה, זה דבר ראשון. הדבר השני שהתקדמנו מול משרד הקליטה, במסד נתונים המשותף שיהיה לנו וקיימנו פגישה, ביחד עם סמנכ"לית משרד הקליטה, סיון ואנשיה, במהלך השבוע, בבית התוכנה ששמה יש לנו את כל מסד הנתונים שלנו, כדי שהם יוכלו לקבל את המסכים בצורה טובה ואני מתאר לעצמי שהדברים האלו, ממש בישורת האחרונה כדי שזה ייקרה ושלא יצטרכו לשאוב מאיתנו נתונים, אלא זה יהיה אצלם במשרד, כמו שיש אצלנו,

זה שני הבשורות שאני חושב שהן מאוד משמעותיות, מבחינת תהליכי עבודה וטיוב מתן המענה לעולים החדשים באולפנים. אתה יודע להגיד, כמה ממתינים היום לאולפן? אני לא רוצה להגיד את זה, זה לא מדויק היום, אבל כמו שאמרתי בפעם הקודמת, אנחנו מרגישים טיפה האטה בהפניות, אני לא יודע, אם זה בגלל הוואוצ'רים, או לא יודע, אבל יש לנו פחות מ-3,000 ממתינים, במדויק מאוד, אני לא יודע להגיד בשלוף, אבל עכשיו שייצרנו את היכולת הטכנית לעקוב אחרי זה, מנהלים התבקשו, כל מי שפונה אליהם, ישר זה ייהיה במחשב ונראה את זה און ליין, זה שלב ההטמעה עכשיו כבר, אחרי כל הפיתוח זה שלב ההטמעה ובזמן המאוד קרוב, כבר יהיה לנו את זה, ממש און ליין, בשקיפות מלאה. אתה יודע להגיד, כמה ממתינים לתעודות? תעודות, יש לנו מהמועד האחרון שנבחנו, זה באמצע חודש מאי,

אבל מלפני זה, כולם קיבלו לפי מה שאני יודע, אם יש פניה כזו,

נראה לי שהיה דיון אצלכם בנושא של הרופאים שלומדים אצלנו - - - כן. אין לנו המתנה כזאת, אנחנו לא יודעים במה מדובר וכל פנייה כזאתי, תענה מיידית, כי אלה שעושים את זה עבורנו, מחויבים ללוח זמנים מאוד הדוק. תגיד, מה מצבכם, מבחינת גיוס מורות, מורים חדשים וכמה עוזבים,

טוב, אז זה נקודה מאד כאובה, אני אגיד שיש לנו תשעה מנהלים שלא ממשיכים איתנו, כל אחד וסיבותיו, לא רוצה לשייך את זה לנושא של ההסכם, או לא ההסכם - - - תשעה, מתוך כמה? מתוך שמונים? יש לנו 39 מנהלים, אז תעשו את החשבון לבד, כמה זה באחוזים. 25 אחוז מהמנהלים.

חלק הגיעו לגיל פרישה, חלק מסיבותיהם הם וכו'. איישנו כבר ארבעה תקנים מתוכם, אנחנו במהלך השבועיים הקרובים, יש וועדת מכרזים של כוח אדם, לתפקידים הנוספים. אנחנו נעמוד במשימה הזאת, נאייש את התפקידים האלה. יש לנו שני מנהלי מחוזות שלא ממשיכים ואנחנו גם את זה הוצאנו כבר מכרז לאיוש. בקיצור, האתגר הזה הוא אתגר שעומד בפתחנו, כדי שנוכל להגיד שבספטמבר, אנחנו נמצאים במקום אחר, ממה שאנחנו נמצאים היום. אין לי מה להוסיף לדבר הזה, זה אתגר שאני חושב שבין השאר - - - מעוז, כרגע, אתם נמצאים אז בחוסר של תשעה מנהלים, מתוך 39 ושני מנהלי מחוזות מתוך ארבעה. ארבעה כבר יש מתוכם. יש לך ארבעה, אז חמישה מנהלים, מתוך 39,

אתה נמצא בחוסר של קצת יותר מעשרה אחוזים ואתה נמצא עם חוסר של שני מנהלי מחוזות, מתוך ארבעה? כן, אבל הוצאתי מכרזים, אנשים הגיעו לגיל פרישה פשוט. ומה לגבי מורים, מורות? מורים, יש לנו חוסר מכלל המערכת שלנו, של כמאה מורים שחסרים, ללא קשר לאלה שעוזבים ובנוסף לזה, יש כאלה שכן, הם יוצאים לחל"ת, לא יודע להגיד מספרים, אבל זה אתגר בקיצור, אנחנו פה נמצאים בזה היום שלי, על זה אני קם בבוקר ועל זה אני מנסה להירדם בערב, זה האתגר, נגעת בנקודה. אוקי, תודה, רק יש לי שתי בקשות אליך שאני אכניס אותם גם לסיכום,

זה שאת השלושים יום, תהפכו לשלושים יום ולא שלושים ימי עסקים. שתיים, זה שתתנו איזושהי קדימות למי שצריך את התעודה ללימודי המשך, לנושא של תעסוקה, זאת אומרת, גם בציונים, יש לזה משמעות שלא בסוף הוא מפספס את ההמשך. כן, משרד הקליטה.

לגבי הבקשה השנייה שלך, אפשר להוציא גם בסיכום הוועדה, אבל בהחלט, אנחנו מתעדפים את זה, לגבי הבקשה הראשונה שלך, לאחר שישבתי השבוע,

על לוח הזמנים, אני לא מאמין שנצליח יותר מזה, אני יכול לשבת איתך על הדבר הזה, שלושים ימי עסקים, על זה אני יכול להתחייב, אני יכול להגיד שיהיה גם פחות, אבל להתחייב, לא יותר משלושים ימי עסקים, אני לא יכול לצמצם את זה יותר, לא מצליח. משרד הקליטה, בבקשה. אנחנו ממשיכים כמובן, במסלול השוברים, אנחנו יוצאים, התוכנית עם קמפוס אריאל כבר רוקמת עור וגידים, אנחנו יצאנו בקול קורא בפניות ל-RFI לכל מי שמעוניין לתת לנו הצעות לגבי עברית מדוברת, לגבי התוכנית שלנו עם הסוכנות של למידה הפוכה, אנחנו עדיין מחכים לתשובה. כן, אני יודע, אני בקשר איתם, אוקי, מישהו פה רוצה התייחסות נוספת?

אדוני, אני רוצה להתייחס למספר השעות, אחד הדברים נגיד שמשרד האוצר, לא מתקצב נכון, זה את מספר השעות שנחוצות לכל עולה, נניח שמחר בבוקר, לא תהיה עלייה יותר למדינת ישראל, העולים הקיימים, צריכים לקבל יותר שעות כדי להשתלב טוב יותר, בין 500 ל-600 שעות לעולה, זה לא מספיק, צריך לא רק לפתור את המשבר, צריך גם את המחשבה התקציבית הרב-שנתית, להכניס לבסיס שעות רבות יותר, כי האנשים האלה, אתם מביאים אותם לארץ, עם הבטחה שהם ישתלבו ומה שאנחנו מקבלים מהמורים של האולפנים זה שאין מספיק שעות, אם היו נותנים להם יותר שעות ללמד, התוצר היה טוב יותר, אנשים היו משתלבים טוב יותר, רמת השפה שלהם הייתה טובה יותר. מדברים פה על רופאים, אנשים עם השכלה הגיעו לפה כדי לתרום למדינת ישראל, הם לא הגיעו כי הם רק ברחו ממשהו, הם הגיעו לתרום, להצטרף לחיים היצרניים ולתת להם רק 500,

זה משהו שהוא באמת מינורי. אדוני יושב הראש, אני אשמח להתייחס.

אני כמגיע מתחום החינוך, אני אומר כאן שהסיפור הזה של אולפנים, מלווה אותנו הרבה מאוד שנים,

התחלופה שהוצגה פה, של רבע מהמנהלים, היא תחלופה ענקית, צריך לומר, גם אם יש הסברים כאלו של גיל וכו', זה מעיד על אתגר מאוד גדול ועל אולי, חוסר אטרקטיביות, בסופו של דבר, היות והמורים באולפנים הם, לא בהסדר רגיל של משרד החינוך ואני דרך אגב, לא מלין על זה, אני חושב שאנשי הסתדרות המורים, לא יאהבו את זה, אבל דרך העסקה במערכת החינוך בעיניי היא לא דרך העסקה טובה, לא דרך שעות התקן ולא הקביעויות שניתנות אחרי שנה, או שנתיים, לכל החיים, זה לא לטובת מערכת החינוך. יחד עם זאת, העובדה שאנחנו לא מצליחים לסגור את הפער הכלכלי פה שהוא הסיפור העיקרי, לאור הגמישות התעסוקתית, הסיפור של המשכורות הוא דרמטי, כי בסוף בסוף, אתה לא מקבל את מה שמקבל מורה רגיל בבית ספר, אז אתה צריך לקבל בעיניי, יותר שכר, שכר יותר טוב, בתנאים יותר טובים מסביב, על מנת שתהיה מורה כמו שצריך וזה בעיניי, לב האירוע ואת זה צריך לפתור, כלומר זו סוגייה שבעיני, הליבה שלה היא באמת כלכלית. תודה. כן, בבקשה. שלום, אדוני יושב הראש וכולם, אז רציתי ככה, קצת לעדכן לגבי השוברים ומה שאנחנו חווים בשטח, כי אנחנו האולפנים הפרטיים, חווים בשטח את התרחשויות, אז היינו צריכים בחודשים האחרונים, אולי חצי שנה האחרונה, להתאים את עצמנו למצב הזה, גייסנו מורות חדשות, היינו צריכים לפתוח סניפים חדשים, נמצאו כיתות חדשות בכל הארץ. האמת שבדרך כלל, מה שאנחנו עוסקים, עד לפני שישה חודשים, זה יותר אולפני המשך וגם אולפנים למי שלא יכול להגיע לאולפנים של משרד החינוך, שזה או אנשים שעובדים, או לדוגמא, היה לנו מישהו עם מוגבלות פיזית שלא היה יכול להגיע למשרד החינוך ואז הגיע אלינו, או לדוגמא אנשים עם בעיות שמיעה, שלא יכולים להיות בכיתות גדולות, או היה לנו מקרה של בנאדם שהיה צריך לבוא עם כלב טיפולי ולא יכול להגיע למשרד החינוך, אז בדרך כלל - - - יש בעיה למשרד החינוך, לא מאשרים להגיע למוגבלים? לא, בוא נגיד שזה יותר קשה למישהו עם מוגבלות, להגיע לכיתה עם 25, זה הרבה יותר קשה,

אנחנו מטפלים במקרים האלה. גם במקרים של אנשים שעובדים ולא יכולים להתחייב ללמוד כל יום והגענו למצב שאנחנו עכשיו, קיבלנו הרבה פניות של כיתות א', אנשים שבדרך כלל, מגיעים למשרד החינוך, היינו צריכים להתאים את עצמנו לזה, גייסנו מורות שמתאימות לרמות האלה, הכשרנו אותם - - - אולפן, לא כיתה. אולפן א', אבל בכיתה א', זאת אומרת אנשים שממש מתחילים שבדרך כלל, לא מגיעים קודם למשרד החינוך. אז זה גם, מבחינתנו יש לנו גם תפוסה ומבחינתנו, אנחנו רוצים לראות את משרד החינוך חוזר ומשחק את התפקיד שלו, כדי שנוכל להתמקד באוכלוסיות שמתמקצעות בדרך כלל,

אני גם רוצה להדגיש, טוב שיש את המאגר הזה ואתה בנית שהיית מנכ"ל המשרד, עם כל הצוות שאני חושב שהציל את המצב של לימודי עברית, פעמיים בשנים האחרונות, פעם אחת בקורונה שאולפנים של משרד החינוך קרסו ולא היה להם את הכלים המתאימים, לתת שיעורים דרך הזום ואון ליין ופעם שנייה, עכשיו כשהגיע הגל עלייה הגדול הזה, אנחנו ממש בשמחה מתגייסים למשימה הזאת ואני רוצה גם לפנות למשרד הקליטה ובוא נבנה לשנה הבאה ל-2024, את התוכנית לאולפני וואוצ'רים, אולי יש התאמות שיש לעשות ואנחנו נשמח שזה יהיה בהדברות. תודה רבה. אני רוצה לסכם את הדיון, זה באמת דיון מעקב וזאת סוגייה, אני לא מדבר על כל לימודי העברית, אני מדבר על כל סוגיית האולפנים, אני אומר את זה לנציג האוצר ולנציג ההסתדרות, תסיימו את זה כבר, כאילו אין לי דרך אחרת להגיד את זה, זה באמת, נמתח מעל ומעבר לכל זה,

תריבו קצת, אתם תלכו קצת לקראתם, סוגרים משא ומתן,

אני שמעתי פה אולפן פרטי, שכשראינו את החוזר של משרד הקליטה, הבנו שהפערים שמתארים לנו משרד החינוך, הם באמת כלום, ליד הערך שעה במכרז של האולפנים הפרטיים ולכן אני לא מצליח להבין, מה הפערים האלה, מה המהות שלהם ולמה אתם לא מסיימים את הדבר הזה. זה לא הדיון, הדיון הוא מאוד פשוט, יש משא ומתן והוא לקראת סגירה, תגמרו את זה כבר, זה פשוט נמשך יותר מידי זמן, אני לא בטוח שזאת הסוגייה המרכזית שמונחת לפתחו של הממונה על השכר, לדעתי יש עוד כמה סוגיות, לא פחות גדולות מהסוגייה הזאת, גם בהיבט התקציבי, צריך לסיים את זה, זה כבר מעל, הקבוצה הזאת, הקטנה הזאת, נפגעה בצורה דרמטית וכתוצאה מזה, מדינת ישראל נפגעת. אני רק אגיד שאמנם, זה לא הסוגייה הכי מרכזית, מבחינת ההיקף שלה - - - אבל יש לה השלכות רוחב. אפשר גם להגיד את זה, רציתי להגיד שאין שום בעיה, בנושא של התיעדוף של הדבר הזה, ההסכם הזה מתועדף מאוד גבוה, גם המומנה על השר בעצמו, נכנס לעניינים. אז יאללה, תראו כשיושבת כבר מזכ"לית הסתדרות המורים הממונה על השכר, תצאו היום, אל תעשו את זה היום כדי שלא תיקחו את הכותרות לוועדת מינוי שופטים, כולם ידברו רק על האולפנים וישכחו על וועדת מינוי שופטים, אז תחכו עוד יום, לא, אבל תגמרו את זה. הבקשה שלי בסיכום היא כן,

למרות הדברים של מעוז, אני עדיין מבקש ממנו לעשות עוד קווץ' ומאמץ כדי לקצר את התקופה למתן תוצאות המבחנים, משלושים ימי עסקים, לשלושים יום, תנסו לייצר פער יותר קטן. כמובן, לתת קדימות במתן תוצאות המבחנים, למי שממתין ללימודי המשך, או לתעודה לצורך עבודה ואנחנו נעשה שבוע הבא דיון מעכב, אני רק מקווה שהוא יהיה כבר דיון שיספרו לנו על ההסכם. בוא נגיד ככה, שבוע הבא, את יכולה לכתוב בדיון, הצגת ההסכם, נראה לי שבוע זה מספיק זמן, כדי שתעשו הסכם. יש לנו גם סיור של הוועדה. לא, אבל לא שם נעשה את זה. עדיף שלא תכתוב.

אבל תנסו שזה, נהפוך את הדיון מעקב לדיון כזה. בסדר חברים, תודה רבה, הישיבה נעולה.

10:37.